מתי זה אמור להגיע לוועדה? משרד התיירות, מתי זה אמור להגיע לכאן?

באופן רוחבי, אם אני מתחבר קצת למה שפיני

בסופו של דבר הפתרון יהיה להחזיר גם את תיירות החוץ וגם את תיירות הפנים. נאמר פה לפני כמה דקות אני לא זוכר על-ידי מי שבאוגוסט תיירות הפנים מחזירה את היקף

לכן אם מישהו צריך להיות מוטרד זה לאו דווקא מתקופת החגים אלא אולי מהתקופה שאחריה שאז אנשים אמורים לחזור לעבודה,

עומרי,

משרד התיירות ואנחנו מנהלים שיח שוטף עבור מגוון של פעולות שמשרד התיירות סבר שצריך לעשות. כמו כל משרד אחר בסוף יש תעדופים, יש הסכמות בין שרים וגם יש מה שאפשר לעשות. בסוף יש גם תקציב מוגבל, לצערנו. בחלק מהדברים ניתנו במסגרת תכנית האצה שאושרה בממשלה,

ואת השאר ישלם אותו משתתף מחיר סמלי של 40 שקל אנחנו מזיזים מיליון תושבים מהמדינה ב-40 מיליון שקל בחודש.

זה מה שאנחנו מנסים פה לסחוט לסחוט את הלימון ולחלוב את הפרה. המשרד האחראי שאמור לעשות מה שאתה אומר זה משרד התיירות. אם משרד התיירות

תוכל לתת לנו תאריך משוער? לא. את יודעת להגיד מתי התקציב יגיע אלינו? אני לא יודע. כשיהיה תקציב תהיה תכנית.

לצערי הרב, לקח קצת לחץ פיזי מתון לסחוט. יש פה אמירה שברגע שיהיה תקציב תהיה

אז עברו כמעט שלושה חודשים וחצי, ואנחנו מצפים ממשרד התיירות לתכניות פעולה. כשאני מסתכל על תפקודה של הממשלה אני רוצה שיהיה חזון, לא רק תכנית אופרטיבית ושיח עם משרד האוצר שיהיה

אבל ישראל הכי מתאימה. אני התרשמתי מהמקצוענות שלו הבן אדם לא עשה צעד אחד בלי מורה דרך. הוא לקח אנשים ושאל על כל דבר: מה זה היה לפני 2,000 שנה, ומה זה פה וכדומה. הייתה תחושה שהוא בא לארץ הקודש,

אני רק רוצה להעלות נקודה אחת על היום שלאחר הקורונה, לאחר המצב הקיים מה אנחנו מקווים שיהיה. אנחנו יודעים ש-14,000 מורי דרך רשומים - - לא רשומים 14,000. נרשמו. לא נרשמו. ל-8,000 יש רישיון. פיני, תן לו לומר את הדברים. יש לנו מעט זמן. בואו ננצל אותו ביעילות, בבקשה.

המון תודות, תמר. איזה היסטוריה? לפני שנת 1996 היו פה רק תפוזים. איזו היסטוריה? על מה את מדברת?

מונא, כדרכן של נשים מתעקשות להשמיע את קולן.

מונא, את יכולה?

שומעים אותי עכשיו? מברוק. אני מונא אבו אלעסל אריסטובולוס,

אני אם לארבעה ילדים קטנים מאוד. זאת לא בעיה.

זה אומר שיש כאן באמת מחויבות לנושא וההרגשה שהדרישות כאן הן צודקות וצריך פשוט להיענות להן. אנחנו עשינו עבודת הכנה. נפגשנו עם נציגי מורי הדרך, יהודים וערבים, בנצרת.

הוועדה קוראת למשרד התיירות לנקוט פעילות לעידוד תיירות פנים ולהגיש לוועדה את התכנית שהיא מגבשת לשם כך עד יום